התרבות והספורט של הכנסת. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לכל הנוכחים. הדיון היום יתקיים לעניין תקנות קורונה, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

או שלשום של ההזנה על ידי ההורים,

אנחנו רואים את אותו יחס שהיה גם בשני המבצעים הקודמים, כלומר משהו כמו אחד למאה אלף. כך שעד עכשיו, כשזה שש מאות מאומתים, אני מעריך שנעמוד על

לגבי אותם ילדים שיוצאים לפעילויות, ההפרדה בתו הירוק,

ההפרדה שיש בין התלמידים, עם התו הירוק?